בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת, היום יום שני, ל' בסיון, 19.6. אנחנו נתחיל בסעיף ב' של סדר היום, קביעת ועדות לדיון בהצעות החוק הבאות, עד שיואיל בטובו נציג הממשלה להגיע. שר הדתות? רק תבחרו את מי שאתם רוצים. קביעת ועדות לדיון בהצעות החוק הבאות. למה הוא לא מגיע? הוא מתבייש לבקש את זה? לא, הייתה איזה שהיא תקלה, אנחנו מטפלים בזה. 1. הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (סימון מקום חניה לרכב חשמלי), התשפ"ג-2023, פ/2637/25, של חה"כ ארז מלול. הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (סימון מקום חניה לרכב חשמלי), התשפ"ג-2023, פ/2637/25,

המלצת הלשכה המשפטית להעביר את החוק לוועדת הכלכלה. מישהו רוצה להתייחס? ארז, בבקשה. נכון שלכאורה רכב תחבורה זה דומה, אבל מדובר פה בהסדרת מקומות חניה. בדרך כלל מי שמסדיר את מקומות החניה זה לא משרד התחבורה, זה הרשויות המקומיות. הם מסדירים את זה, הם מתקנים קנס במקרה שמישהו אחר חונה ולכן אני לא רואה שמשרד התחבורה יכול להביא את החוק לידי גמר ולידי מעשה, רק הרשויות, ומי שאחראי על הרשויות בכנסת זה ועדת הפנים. לכן אם באמת רוצים לקדם את החוק וזה חוק שהיה לו אפס מתנגדים - - - תגיד מה החוק. החוק אומר שמקום שיש טעינה חשמלית, מטען חשמלי, אסור לרכב שלא נטען, גז, דלק, לחנות שם. היום אין הסדרה ורכבים מחנים ובן אדם שנתקע מחוץ לעיר ובא מחכה שעות כדי שיואיל בטובו בעל הרכב לפנות את הרכב כדי שהוא יטעין, והוא לא יכול גם לזוז למקום אחר כי לצערנו עדיין הטעינה עוד לא מכסה את כל אזורי הארץ. לכן יהיה אדום לבן, רק למי שמטעין, ומי שלא צריך להטעין יקבל קנס, מי שיחנה ולא יטעין. בהתייעצות עם יושב ראש הסיעה שלי אני ממליץ להשאיר את זה בוועדת הכלכלה. תודה. לא הבנתי, עכשיו אני נכנסתי - - - במליאה היה - - - מה שהוא אומר זה שהוא חשב שיותר נכון לוועדת הפנים,

הצלחתם לבלבל, כי הקשבתי כל כך בקשב רב לחבר הכנסת מלול ובסוף מסקנתו לא - - - אני אסביר את זה. הרי אתם מחפשים את הליצנות ולא את הרצינות, אלקין. במליאה היה מי שצעק ועדה אחרת, בסופו של דבר - - - להקשיב לחבר הכנסת מלול זו ליצנות?

לא, התוצאה של הדברים שאתה אומר באים לגחך, כדאי שגם תקשיב לפעמים. למה לגחך?

זה מותר לך להקשיב, אלקין. מה הבעיה? שאני הקשבתי טוב ולכן הופתעתי.

אני מנסה להבין.

אתה רוצה כלכלה או פנים? תגידו מה אתם רוצים. אז הוא אמר לך, יש מי שצעק במליאה עוד ועדה, פנים וכלכלה, אז אמרו להעביר את זה לוועדת הכנסת. הייעוץ המשפטי אומר שוועדת הכלכלה זה המקום המתאים לזה. אני רק אמרתי לארז מלול שזה המקום המתאים גם לפי הייעוץ המשפטי, הוא מקבל את הדעה הזאת. אז גם כשמקבלים את הדעה אתה מנסה לגחך. לא, אני לא מגחך. אדוני היושב ראש, גם מציע ההצעה מבקש שזה יעבור לוועדת הכלכלה על פי בקשת הייעוץ המשפטי. זה הגיע לוועדת הכנסת, כמו שאמרנו. בגלל מה שצעקו במליאה חשבנו שזה יעכב את החוק בעוד יום או לא יודע מה,

אז בבקשה אנחנו נשמח שזה יעבור לוועדת הכלכלה,

אוקיי, לא מתנגדים לזה. למה אתה עצבני היום, ינון?

כנראה אתה לא יודע מה זה כשאני עצבני. אם כך מי בעד להעביר את הצעת החוק לוועדת הכלכלה בהתאם לעמדת הייעוץ המשפטי? אושר פה אחד.

2. הצעת חוק העונשין (תיקון - הרחבת הגדרת הגזענות), התשפ"ג-2023 (פ/1583/25), של ח"כ ישראל אייכלר

הצעת חוק העונשין (תיקון הרחבת הגדרת הגזענות), התשפ"ג-2023, (פ/1583/25), של חבר הכנסת ישראל אייכלר.

אנחנו ממליצים להעביר לוועדת חוקה. מישהו רוצה להתייחס? לא הבנתי, לחוקה? זה הוצמד לחוק של גפני שגם הועבר לחוקה.

מישהו צעק במליאה. דווקא על החוק הזה? על הראשון לא, על זה כן. החליטו לדפוק את אייכלר? כן, לנסות. צריכים להקים בשביל זה ועדה מיוחדת,

במליאה כל אחד צועק עוד ועדה כי חושבים שזה יעכב את החוק בעוד יום ואז ייווצר איזה שהוא פקק, אבל יש לנו יושב ראש זריז ואת הפקקים הוא משחרר עוד לפני שהם נוצרו אז זה בסדר. אופיר, מה קורה עם הנושא הראשון שהיינו צריכים פורום? אם כך, מי בעד להעביר את הצעת החוק? אבל יהיה לה פנאי? שמעתי שהיא תתחיל עכשיו לעסוק בחקיקה חד צדדית. אתה בטוח שזה לא ייקבר? עדות שמועה לא מתקיימת, אלקין.

אם עדות שמיעה לא מתקיימת אז אני בעד להעביר את זה לוועדת חוקה. נרשם שחבר הכנסת סעדה הודיע שהיא תהיה פנויה ולא תעסוק ב - - - מסכת סנהדרין, אני מפנה אותך.

מי בעד להעביר את הצעת החוק לוועדת חוקה, חוק ומשפט? אושר פה אחד.

הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק הרבנות הראשית לישראל

של חברי מועצת הרבנות הראשית לישראל) (הוראת שעה), התשפ"ג-2023 (מ/1635), לפני הקריאה הראשונה. יש לנו נציג ממשלה? ייקח כמה

אבל יש ישיבות אחרות, נו בחייכם. נסגור את הוועדה ושיבואו בשבוע הבא.

כנראה זה לא דחוף להם. אפשר לדחות את זה לשבוע הבא.

יש המון ועדות, תכננו לבוא לפה. זאב, מה אתה רוצה שאני אעשה? לדחות לשבוע הבא, אופיר. אופיר, זה כנראה לא דחוף להם להקדים, יש להם זמן,

אנחנו בדיחה פה?

אנחנו גם לא מסכימים עם הדבר הזה שנציגי ממשלה לא מגיעים בזמן. לא, מתן, אני גם אומר

אפשר להיות יו"ר קואליציה מול השרים, להגיד: לא באתם, לא שלחתם בזמן,

שיהיה דיון מתי שיהיה זמן. אנחנו נחשוב על זה לפעם הבאה, זה באמת שווה חשיבה מה שאתה אומר. זה מה שהייתי עושה. מזל שלא אמרת שזה מה שעשית. שמת לב שמיד חזרת בך? זה גם מה שעשיתי. תשאל את השרים בתקופה שהייתי יו"ר קואליציה. לא, אני מדבר על הקדנציה האחרונה אם עשית את זה. בקדנציה האחרונה לא הייתי יו"ר קואליציה, הייתי השר המקשר, ואגב כשהיה צורך - - - השר המקשר זה יותר מיו"ר קואליציה במובן של הממשלה. וכשהיה צורך הגעתי בעצמי לוועדה הזאת למרות שהייתי שר מקשר. זאב, היום ראש חודש, בואו נתחיל את החודש בטוב. התחלנו בטוב, הצבענו איתכם פעמיים, עכשיו אתם מעכבים אותנו בגלל שנציג ממשלה לא בראש שלו לבוא. ועכשיו אתה לא תצביע איתנו? חוששני שלא. תציג את עצמך בבקשה, אתה עכשיו מנמק את הבקשה לפטור על חוק הרבנות. רק אתה תציג את הבקשה. בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (הארכת כהונה של הרבנים הראשיים לישראל והארכת כהונה של חברי מועצת הרבנות הראשית לישראל) (הוראת שעה), התשפ"ג-2023 (מ/1635). לפני הקריאה הראשונה. צריך לחכות לחבר הכנסת קרויזר, אי אפשר לקיים את הדיון הזה. כן, שם ותפקיד. משה כהן, יועץ השר לשירותי דת. להבא אני מבקש, כשאתם מבקשים פטור אז תגיעו בזמן. אם חברי הכנסת מגיעים בזמן גם הממשלה צריכה להגיע בזמן. תעביר את זה לשר. בבקשה. הנימוק, ישנה עתירה של בתי הכנסת הציוניים, העתירה מתייחסת לשתי נקודות. נקודה אחת, שהערים הגדולות, קרי ירושלים, תל אביב, חיפה, או בשני התפקידים, קרי גם רב עיר וגם ראש מועצה דתית - - - שתיהן לא מיוצגות, רק על ידי ממונים. אם אני טועה תעצור אותי. או שאין רב עיר. קרי למעלה ממיליון אזרחי ישראל לא מיוצגים בבחירה לרב ראשי, שזה דבר שהוא משמעותי. אתם מתחייבים שעד שלא יהיה במקומות האלה רבני ערים לא יהיו בחירות לרבנות הראשית? הוא לא יכול ל תקשיב - - - מה זה הדבר הזה? מה, אתה לא מבין למה? לספר לך על מועמד מסוים שעד שהוא לא ייבחר לרב ראשי לירושלים הוא לא יוותר על הרבנות הראשית לישראל? רבותיי,

הרי ברור למה, הם אומרים את זה על השולחן. אני חייב, העתירה של בג"צ - - - בואו ניתן לו לסיים לדבר. הוא אמר את ה - - - הוא לא אמר כלום,

אני אשאל אותו אם הוא סיים ואני אאפשר לכם. בואו נשמע, אני לא הצלחתי להבין כלום. זה עוד חוק אחד שהוא לא פרסונלי, הוא אישי.

בבקשה. הנימוק השני, שישנה בעיה של טוהר המידות עקב הבחירות המוניציפליות, יחסים של תן וקח שהם מאוד פסולים. אפשר להסביר? כשמגיע ראש עיר ואומר: אני אצביע זה, תתמכו בי כאן, תעשו שם, זה מביא אותך לפלונטר, למצב שהוא לא נכון ולכן ראינו לנכון לתקן את העניין.

אם בא מישהו וסוחט אותך צריכים להיענות לזה? לא הבנתי. זאב, אני מאפשר לך אחרי ינון ואחרי זה מתן כהנא. אני רק רוצה לחדד את הדברים. יש עתירה שהיא נגדנו, נגד המשרד לשירותי דת, שיצאה בבחירות לרבנות הראשית תוך כדי שאין, כמו שאמר יועץ השר משה כהן, בערים הגדולות,

ירושלים, חיפה - - - חבר הכנסת ינון אזולאי, אתה יכול להסביר מה זה נגדנו? נגד המשרד לשירותי דת. לא, כי אמרת את הביטוי נגדנו.

אני חשבתי שיש הפרדה, ממשלה זה פה, חברי כנסת זה שם. זה שאתם מסיעה אחת זה לא אומר שאתה מייצג פה את המשרד לשירותי דת. אני אגיד לך, בגלל שמורי אבי היה השר לשירותי דת, אז המשרד הוא בעורקיי. חשבת ככה גם כשכהנא היה השר? אני בקדנציה הקודמת לא שמתי לב ש - - - כן, זה מאוד כאב לי כשהוא היה שם. הרגשתי את הפגיעה, כן, זה חלק מ בכל אופן, הערים הגדולות לא מיוצגות כרגע, יש שם ראשי מועצות דתיות ממונות. אם אני לא טועה גם בבאר שבע זה ממונה ולא נבחר,

יחד עם זאת יש מקומות שאין עדיין איוש של רבני ערים ולכן הייעוץ המשפטי של המשרד גם הסכים לעתירה הזאת בתשובתו שזה נכון יותר לדחות. גם יש תהליך של בחירות לראשי ערים, רשויות מקומיות, שזה דבר שיכול להיות במידה מסוימת שהוא אפילו יזהם את התהליך. לכן, על מנת להימנע מכל זה, העתירה ביקשה לדחות את הבחירות לרבנים הראשיים עד לאחר הבחירות.

בחוק אנחנו רוצים, המשרד מבקש שזה יהיה קרוב יותר לכיוון חודש אדר ולכן אני חושב שנכון וראוי לקבל זאת. יש לציין שהרבנים, אלה שמתמודדים, כבר התחילו את ההתמודדות שלהם, אבל אף על פי כן זה לא אמור להיות שיקול, על מנת לטהר את התהליך ולעשות אותו שיהיה התהליך הטוב ביותר. אני חושב שהטיעון השני, חשש לטוהר הזאת בסיטואציה שבה יבוא ראש עיר שהוא חבר של הגוף הבוחר ויתחיל להתנות תמיכה בדבר כזה או בדבר אחר,

אין לזה סוף, כי לראש עיר יש תמיד אינטרסים, יש לו אינטרסים גם בקואליציה העירונית שלו, בדרך כלל נציגים של סיעה כזאת או אחרת שמעוניינת לקדם מועמד כזה או אחר יושבים גם במועצה של אותו ראש עיר, אז גם הוא יכול להתחיל לסחוט, תעשו לי ככה, תעשו לי שם, יש לו אינטרסים במינויים למועצות הדתיות ולרבני ערים. אמנם לפי החוק החדש שאתם מתכוונים להוביל אז גם את זה אתם רוצים לקחת מראשי עיר וממועצות ערים, אבל - - - אז לא קראת את החוק. בוודאי שכן.

אני מחכה עד שאנשי עוצמה יהודית יקראו אותו, יעבור הערר ואז נוכל להתקדם, אבל בינתיים אני לא יכול לקרוא אותו כי הממשלה עוד לא הביאה אותו לכנסת,

כמו שאתה יודע, כי יש מחלוקת בתוך הממשלה. אבל כל עוד שזה לא קרה אז לכאורה יש מפה שלמה של אינטרסים. הפתרון לזה זה לא להיכנע לסחטנות ולא לערבב מין בשאינו מינו. זו אגב איזה שהיא דרישה מינימלית בכל התהליכים שאנחנו עוברים פה, תמיד יש לחצים, יש פה כל מיני חוקים בכל מיני נושאים ואני לא מבין מאיפה החשש הזה ששר הדתות או מפלגה מסוימת לא יידעו לעמוד בפיתוי וייכנעו ללחצים פסולים של ראשי ערים כאלה או אחרים. זה לא השר. הוא אומר לך שהייעוץ המשפטי צידד בלדחות את הבחירות האלה, הייעוץ המשפטי של המשרד. אנחנו מבקשים על פי זה,

על פי ההמלצה,

היועץ המשפטי הביע את הדעה שלו. כשהולכים עם היועץ המשפטי לא טוב לך, כשלא הולכים לא טוב לך. גם משחק של אופוזיציה יש לו מקום שהוא צריך להיות בו,

יועץ משפטי הוא לא זה שבסכנה של טוהר המידות. היו פה שני נימוקים, אחד היה קשור לערים הגדולות, תיכף אני אתייחס לזה, הנימוק השני היה קשור לחשש של טוהר המידות, שבגלל שראש עיר מסוים יבוא עם דרישה פוליטית מסוימת לא יידעו לעמוד בזה. בדרך כלל יועץ משפטי של המשרד לא מריץ מועמדים והוא לא נמצא בחשש שראש עיר יבוא אליו בבקשה כזאת או אחרת בתמורה לתמיכה במועמד כזה או אחר. כך אני מקווה לפחות, שהיועץ המשפטי של משרד הדתות לא מקדם מועמדים. לכן מבחינה זאת זה לא רלוונטי. החשש שמנמקים באמצעותו הוא רלוונטי לשר הדתות שאולי מקדם מועמד, לסיעה מסוימת שמקדמת מועמד ושאפשר לדרוש ממנה תמיכה בראש עיר. הרי יועץ משפטי גם לא יכול לתמוך באף ראש עיר,

אני חושב שחזקה על שר הדתות, אגב אני מכיר אותו אישית, בסך הכול חבר כנסת ואיש ציבור ראוי, אתה יכול למסור לו אפילו בשמנו, ולכן חזקה עליו שהוא - - - אני מקווה שהוא יאמין לי. הוא יאמין לך. גם בזה הוא יאמין לך. אתה יודע מה עמדתי עליו גם כשהוא היה חבר כנסת ואני הייתי שר, זה לא היה שונה, גם אז הייתי אומר אותו משפט. גם עליו וגם עליך, אגב, בלי קשר, כמו שאתה יודע.

זאב, אל תעשה לי את זה. אתה מזיק לו בפריימריז בש"ס. מה שמגיע מגיע. השר הגיע, תגיד לשר. רק שיבחתי אותך ונכנסת. חבל שלא שיבחת את המשיח. זה שאתה פה אני שמח כי אני רוצה להפנות אליך את דבריי. הייתי צריך לשבח אותו קודם הוא היה בא בזמן, לא ידעתי שזה הכלי. נראה לי שאתה רוצה להישאר פה כל היום, טוב לך, הא? אני עובד. רק להזכיר שאלקין אמר קודם שיש לו עוד ועדות, אם אפשר להזדרז.

אתה יודע שעוד שנייה אתה תפסיד בהצבעה,

לא חבל על הזמן של כולנו? אז אתה רוצה שאני אצא מפה ואחזור בעוד ארבע שנים? מה אתה רוצה?

בבקשה, זאב. לא להפריע לו. אדוני השר, כשלא היית פה היועץ שלך, שאגב הופתעתי למה לא הגיעו הדרגים המקצועיים של משרד הדתות - - - היועצים שלי הם מקצועיים. זה בסדר, אבל אתה יודע היטב מה ההבדל בין הדרג הפוליטי לדרג מקצועי. אם דרג מקצועי מתחמק מלבוא לפה כנראה שיש לו סיבות למרות שחבר הכנסת אזולאי דיבר על כך שזה כל כך פשוט שדרג מקצועי תומך, אבל אני שם את זה בצד. היועץ שלך שייצג אותך כאן אמר שתי סיבות,

שעוד לא נקבעו רבנים ראשיים בערים הגדולות וגם מועצות דתיות, והסיבה השנייה הייתה קשורה לחשש לטוהר מידות, כי יבוא ראש עיר כזה או אחר ויתנה את התמיכה שלו במועמד כזה או אחר לרבנות הראשית, דברים פוליטיים שהוא מבקש במרוץ שלו, והתחלתי דווקא מהנושא השני. אמרתי שחזקה מבחינתי עליך, כי הרי על מי יתנו? עליך יתנו, ממי אפשר לדרוש את זה? שאתה כאיש ציבור ראוי שאני מכיר אותו שנים רבות לא תתפתה להתניות כאלה. אגב התניות כאלה יכולות להיות גם אחרי בחירות מוניציפליות. יש קואליציות עירוניות שצריך להרכיב, יש מינויים לרבני ערים, יש מינויים למועצות דתיות, לא חסר נושאים שבהם יכול לבוא ראש עיר ולהגיד לשר הדתות: אתה רוצה מועמד מסוים - - - זאב, נתתי לך פעם שנייה,

אבל הוא לא היה פה, אני חוזר על הדברים,

אנחנו צריכים לשמוע עוד פעם? אבל אני מכבד אותו, מדובר עליו. אתה רק מאריך את זה.

אני חושב שהנימוק השני הוא לא לכבודך, כי החשש שתהיה פגיעה בטוהר המידות בנוי על הנחת עבודה שכשראש עיר בא עם דרישות פסולות מישהו נענה לו. חזקה מבחינתי עליך שלא תיענה לו, לא לפני בחירות מוניציפליות, לא אחרי בחירות מוניציפליות, אלא תפעל באופן ענייני ולכן אני מציע לכם להוריד את הנימוק הזה. לגבי הנימוק הראשון, וכאן אנחנו מגיעים לסיפור העיקרי שכולם מכירים אותו וכולם מבינים אותו. דיברתם על שלוש הערים הגדולות, דיברתם על רבני עיר ומועצות דתיות, אבל כולם מכירים את הפיל שבחדר. הפיל שבחדר אומר ככה, עד שלא יסדרו למועמד מסוים תפקיד של הרב הראשי לירושלים הוא לא יוותר על ההתמודדות על התפקיד של הרב הראשי למדינת ישראל ויש למנהיג מפלגה מסוימת אינטרס שהמועמד הזה יוותר כדי לקדם לשם את האח שלו. אני חושב שהסיטואציה הזאת של הערבוביה, כמו שאמרתי, היה פה ויכוח על חוק טבריה אם הוא לא פרסונלי או לא פרסונלי, פה מדובר על הצעת חוק שהיא לא פרסונלית, היא פשוט אישית. אישית מכל כיוון אפשרי וזאת הסיבה לדחייה הזאת. משפט סיכום. אני חושב שהנטייה שלכם, כשיש איזה שהיא בעיה פוליטית פשוט לעקם את החקיקה, את התקנון, ולדחות ולדחות ולדחות ולדחות כדי לפתור בעיות פרסונליות לאנשים מסוימים היא נטייה מאוד מאוד פסולה. הבחירות כשהן בעיצומן, הן היו צריכות להיות הכי מאוחר בחודש יולי, לעשות את זה בצורה כזאת שברגע האחרון דוחים אותן, הרי ידעתם את זה קודם, יכולתם להכניס להסכמים הקואליציוניים את הדבר הזה. לא עשיתם, חשבתם שאתם פותרים את המחלוקת בבית בדרך אחרת, לא פתרתם, עכשיו צריכים לסדר למישהו רב ראשי לירושלים ועד שלא מסדרים לא יהיו בחירות לרבנות הראשית.

חבר הכנסת מתן כהנא, בבקשה. אני חושב שלקחת את הדבר הזה למקום הזה זו פשוט בושה.

בבקשה, חבר הכנסת כהנא. אדוני היושב ראש, בראש ובראשונה אני רוצה להגיד שאנחנו כל הדיון מדברים על רבנים גדולים, ענקיים, גדולי תורה וצריכים את כל הדיון הזה בקונטקסט של באמת כבוד עצום לגדולי התורה האלה. אבל פה כן צריכים לומר מה שאלקין אמר פה לפני רגע, בסוף לחבר הכנסת דרעי יש בעיה אישית בין שני רבנים גדולים שהם קשורים אליו ברמה האישית וכדי לפתור לחבר הכנסת דרעי את הבעיה האישית פרסונלית שיש לו אנחנו הולכים לעקם פה את כל התהליכים שהם על פי חוק ותקנות וזה לא כל כך הגיוני. אני לא רוצה לחזור על הדברים שאלקין אמר, האירוע של ש"ס הוא ברור, יש פה בעיה פרסונלית של דרעי, אבל אני פונה פה לחבר הכנסת צבי סוכות ואני שואל אותו אם מפלגת הציונות הדתית, מאיפה בא הרעיון הזה לתמוך בכזאת דחייה, הרי בסופו של דבר הציונות הדתית, באמת שאפו גדול, הצליחה לבחור מועמד שמוסכם על 40 מגדולי רבני הציונות הדתית, למה אתם נותנים יד לדחייה הזאת? או שיש פה איזה תרגיל שגם אתם מנסים לעשות שאנחנו עוד לא עלינו עליו.

תודה רבה. חברת הכנסת שרון ניר, בבקשה. כן, אדוני היושב ראש ואדוני השר. קודם כל יש באמת מאמץ, כולל בחקיקה, לשוות מראה הכי מקצועי, ובצדק, לגוף הרבנות הראשית ולכן הקציבה של הכהונה היא קציבה שחשבו עליה מראש ולכן לא ברור לי אם כל ההסברים המאוד מאוד מקיפים שניתנו כאן, איך קודם כל מציירים מטרה ואחרי זה קובעים את כל לשון החוק ומסיטים אותה לכיוון המטרה, שזה בעצם בשורה התחתונה המתמודדים. לא יכול להיות שתהיה פה איזה שהיא תפירה של פלטפורמה מסוימת לסידור עבודה כזה או אחר, לרב כזה או אחר, ודרך זה אנחנו פשוט נטה את הספינה ונשנה פה חקיקה ונאריך פה הוראת שעה כדי לייצר פתרון שהוא בסוף לא אחרת מאשר פתרון אישי ופרסונלי. כמובן שבעיניי זה לא ראוי, זה לא מקצועי, זו הציפייה של כולנו מגוף כזה שנקרא רבנות ולכן אני מתנגדת לזה מכל וכול. תודה, שרון. בבקשה, חבר הכנסת טור פז. כן, אדוני היושב ראש. אנחנו כאן באמת בעיניי בדיון מאוד חשוב, וכמו שאמר מתן כהנא, אנחנו עוסקים באנשים שהם גדולי עולם, יחד עם זאת הפרוצדורה היא,

טכנית וטכנוקרטית. אני חושב שהטיעון של סמיכות לבחירות, על אף שכשלעצמו הוא יכול להחזיק, במציאות של השנים האחרונות אין לו סוף. אם במרץ הבא פתאום יוכרזו בחירות ארציות אז נדחה שוב כי אנחנו סמוכים לבחירות? בחמש השנים האחרונות אנחנו כמעט כל שנה סמוכים לבחירות, מה לעשות, זו המציאות. אני חושב שהטיעון הזה,

הוא לא טיעון שאנחנו צריכים להתחשב בו בהקשר של החוק הזה.

כשחז"ל רוצים לומר על משהו שכולם יודעים למה הוא קורה אז יש להם עגה שהם נוהגים להשתמש בה, כולם יודעים למה כלה נכנסת לחופה, הם משתמשים בזה גם כמשל לנושאים אחרים. אז כמו שאמר יפה חבר הכנסת אלקין, טיעוני היושרה הם נחמדים, טיעוני טוהר הבחירות הם נשמעים, אבל בסוף כולם יודעים למה התכנסנו כאן, הכלה נכנסת לחופה כי יש לש"ס בעיה עם שני רבנים גדולים והיא צריכה ליישב ביניהם. בעיניי הדחייה היא לא לטובת מדינת ישראל, תתכבד מפלגת ש"ס, יתכבד שר הדתות בלפתור את הבעיה הזו בתהליכים אחרים שאינם דחיית הבחירות ולכן הדחייה איננה דחייה ראויה והתהליך הסביר הוא שבסוף חודש יולי, ב-1 באוגוסט, תהיה בחירה לרבנים ראשיים. מעבר לעניין, אנחנו דנים בוועדת הכנסת לא במהות, אלא בפרוצדורה. הפרוצדורה היא שהממשלה מבקשת להקדים את הדיון על הצעת חוק הרבנות הראשית, אני חושב שזה קיצור דרך שהוא לא קיצור דרך ראוי ולכן מן הראוי שוועדת הכנסת לא תאשר את קיצור הדרך הזה אלא יתקיים פה תהליך סדיר של דיון סדיר על הזזת הבחירות לרבנות ואז אפשר יהיה למצות גם את התהליכים האלה ולא לעשות אותם כמחטף באמצע יום בהיר.

תודה רבה. חבר הכנסת ארז מלול, בבקשה. כבוד השר, אדוני היושב ראש,

כמו שמשה אמר, ב-2013 כבר נדחו הבחירות, זה לא שהמצאנו את הגלגל. דבר שני, מי שעתר זה בתי הכנסת הציוניים, זה לא ש"ס ולא דומים להם, מי שעתר לדחות את הבחירות זה בתי כנסת מהגוף של הציונים. אני רוצה להקריא לכם כמה שורות של בג"צ בעניין שפיגלר, וזה לדעתי מסכם את כל הדיון: עיקרון האיזון נדרש בין איפוק לעשייה בעת שלטון מעבר מוצא את ביטוייו בין היתר בתחום המינויים לתפקידים ציבוריים, מקום שמערבים בכך גורמים פוליטיים שמעמדם המשפטי ערב הבחירות ניזון ממעמדה המיוחד של ממשלת מעבר, וככלל התקבלה השקפה כי ראוי הוא כי מינויים לתפקידים בשירות הציבורי לא יבוצעו בידי גורם ממשל אלא ימתינו עד לכינון ממשל חדש. קרי ברשויות המקומיות זה נקרא ממשלת מעבר לרשויות וצריך להמתין שיהיו רשויות חדשות. וזה בג"צ קבע, זה לא אנחנו קבענו, והשר הלך לפי בג"צ וגם בג"צ היה מקבל את העתירה, ככה שכל הדיון הזה מיותר לחלוטין.

תודה רבה. חבר הכנסת צביקה פוגל, בבקשה. תודה רבה על הזכות, כבוד השר, כבוד היושב ראש. אני רוצה להגיד רק משפט אחד או שני משפטים בתור החילוני. ברוך השב, צביקה. הרגשת בחסרוני? הוא כבר עשה דיון בשמונה בבוקר, הכול בסדר. אני הרגשתי בחסרונך. אני מקווה שזה מלווה גם במזל טוב כי יש כאלה שחושבים שנסעתי כדי לקבל את האזרחות שם,

נסעתי כי נולדה לי שם נכדה. אני רוצה לומר משהו בתור האיש החילוני שכן חושב שליהדות יש ערך. אני חושב שכל פעם שנלכלך בחירות כאלה של אנשים ענקים, של אנשים ראויים, בפוליטיקה אנחנו פוגעים בעצם הבחירות. אני לא רוצה להביע עמדה בעד או עמדה נגד כי אני ידוע באהבתי לכבוד הרב אריה דרעי וחבריי מש"ס, ומי שהחליף אותי כשלא הייתי פה בשבועיים האלה זה היה חבר מש"ס, החברות בינינו והעבודה בינינו מאוד ראויה, אבל אני כבן אדם חילוני שמסתכל עכשיו על הרבנים רוצה לראות בחירות של רבנים שראויים בזכות כישרונותיהם ולא בזכות קשריהם המשפחתיים או משהו אחר. אז אתה בעד לתת פטור לחוק או נגד?

תודה. חבר הכנסת סעדה, בבקשה. אתה בעד בקשת הממשלה? לצערי האופוזיציה כרגיל לוקחת את הדיון לפרסונלי, כי שום דבר אצלם הוא לא ענייני משפטי. יש פה קביעה משפטית. התקדים של 2013 בבג"צ לא היה רלוונטי לכם, גם לא טרחתם לקרוא אותו, כי מה רלוונטי הסוגיה המשפטית, יש פה עתירה לבג"צ. בעבר בג"צ בעניין הזה קבע שדוחים. מה הרציונל של בג"צ? מאחר שלא קראתם אני אעזור לכם, מה הרציונל? רב ראשי, אתם יודעים לכמה זמן הוא נבחר, מתן? מתן, היית שר הדתות, לכמה זמן הוא נבחר? עשר שנים. זו תקופה דרמטית, משמעותית, עשור. הבחירות לרשויות המקומיות בנובמבר, יש חשיבות שלמעשה מי שבוחר זה ראשי הערים כדי לשקף את הציבור, את עמדת הציבור, כשמדובר - - - למה בחוק הבא - - - הם לוקחים לרשות את כל הכוח מבחינת - - - מה ההיגיון? עוד לא הגענו לשם. אנחנו רוצים שהגוף הבוחר - - - כהנא, הוא לא הפריע לכם. איך זה מתנגש עם - - - בסדר, גם הוא לא הסכים עם הדברים שלך,

הוא לא נכנס לדבריך. בבקשה. אנחנו רוצים שהגוף הבוחר ישקף את הציבור. השיקוף הזה קורה בנובמבר, כל מה שצריך לעשות זה להמתין חודשיים-שלושה - - - אז למה עם בחירות בכנסת - - - ייבחרו ראשי הערים ומיד לאחר מכן - - - משה, תרחיב את זה, ראשי הערים שיבחרו הם לא יהיו ראשי הערים. אבל אני שואל.

הוא בזכות דיבור. הוא טוען טיעון. זאב, לא, מה זה קשור? הוא יטען מה שהוא רוצה ואתה לא תפריע לו. ינון העיר לי הערות כשדיברתי. לא, אני לא מאפשר.

יכול להיות שיש ראש עירייה מסוימת שהיום הוא בגוף הבוחר, עוד חודשיים הוא יהיה כבר לא רלוונטי כי הוא לא ייבחר, אז אתם רוצים שמי שיבחר הוא מי שלא יהיה ראש העיר בעתיד? חשוב לנו שמי שיבחר הוא מישהו שמשקף היום את דעת הציבור. חבר הכנסת סעדה, איך זה מסתדר עם הדחייה של בחירות בכנסת לוועדה לבחירת דיינים? זאב, אנחנו רוצים גם לאפשר לשר, אמרת שיש לך עוד דברים לעשות במהלך הבוקר, נכון? הרי נבחרה פה כנסת חדשה - - - לא, זאב, אני לא מאפשר לך. אתם מונעים ממנה לבוא לידי ביטוי - - - חבר הכנסת אלקין. אבל הנציגוּת, כפי שאתה יודע, היא של ראשי ערים ובגלל - - - לא, אני שואל. לא, אתה לא שואל. למה במקרה אחר אתם לא מפעילים את אותו עיקרון? זה לא דיון עכשיו. כנסת חדשה נבחרה ואתם ניסיתם בכל דרך אפשרית לקבוע נציגוּת, גם בוועדה לבחירת שופטים, גם בוועדה ל - - - טוב,

רבותיי, מספיק.

לפני הצבעה בקשה להתייעצות סיעתית ברגע שחברי הכנסת יסיימו לדבר.

כשיש חוק במקביל שלוקח את כל הכוח של העיר מלבחור את הרב של העיר עצמה. אבל אתה לא יודע מה עמדתי בחוק הזה. אני אשמח לדעת. אתה יכול להגיד עכשיו? בניגוד אליך עדיין לא קראתי את החוק ואני לא מביע עמדה לפני שאני קורא. אתה מיד מביע עמדה כי זה לא משנה לך מה האמת, משנה לך מה הפוזיציה. טיוטת החוק פורסמה. אז לא הספקתי לקרוא, מה לעשות? טוב, חברים, זהו. בבקשה, אדוני השר. אני אומר ממש בקיצור בגלל הטענות שהושמעו. חבר הכנסת אלקין, אני חושב שמבין יושבי החדר כאן יש לך מעלה אחת, אתה גם יודע הרבה תורה, למדת, למדת ראשונים ואחרונים ואתה יודע איך הדברים מתנהלים. לפעמים הגמרא מביאה שני תירוצים, תוספות מביא שני תירוצים, אחרי זה בעלי האחרונים שואלים למה צריך את שני התירוצים האלה, אז הגמרא אומרת - - - כי שניהם לא טובים.

אם תוספות מביא, טור פז - - - כלל ידוע בלימוד תוספות, כשהוא מביא כמה תירוצים סימן שאף אחד מהם לא - - - בישיבות שאני למדתי זה לא נאמר. בישיבה שהרב אלקין ואני למדנו - - - בוא נגיד ככה, אני אציע, חבר הכנסת טור פז, ניסוח אחר, כשיש כמה תירוצים סימן שאף אחד מהם לא שלם. חבר הכנסת אלקין, קריאה ראשונה. הם לא לא טובים, הם לא שלמים.

אלקין, מה יש לך היום? מה זה? אני עוזר לו. אל תעזור לו, אל תפריעו לשר, בבקשה. אל תעזור לו, טור פז מסתדר לבד. הנה, אפילו חבר הכנסת מלול אומר שאמרתי דבר נכון. שני התירוצים, שני ההסברים שגם משה אמר מקודם, נכתבו בעומק ובמקצועיות רבה במכתב שלי, לנמק למה צריך לדחות את הבחירות. אם אתה התחברת לאחד התירוצים ודחית את אחד התירוצים, כלומר שהדחייה שלך היא לא נכונה, ואני אסביר לך גם למה. כל תירוץ עומד בפני עצמו ושניהם ביחד מחזקים את ההחלטה. אני רוצה להסביר.

לא דחית את שניהם, אף אחד מהם לא דחית ואני רוצה להסביר גם. ההסבר הראשון שדיבר על הנושא של ראשי ערים ורבני ערים, זו לא הייתה המצאה שלי. יש עתירה שהוגשה נגדנו של בתי הכנסת הציוניים. כל עתירה שתוגש נגדכם תאמצו? שנייה, שנייה. יהיו עוד הרבה עתירות בדרך עוד מעט. עוד מעט יהיו עתירות על החוק של לקיחת כוח מרב עיר,

אלקין, קשב וריכוז זה א'-ב'. גם הטענה הראשונה שדיברה על תת ייצוג אמיתי לערים המרכזיות ולמועצות הדתיות, הדבר הזה צריך לבוא בחשבון. יחד עם זה כשאתה מדבר איתי, אני סומך עליך, אתה צריך להבין איך אנחנו רוצים שייראה ההליך של הבחירות לרבנות הראשית. אנחנו חושבים במשרד הדתות, אין שום שיקול זר בעניין הזה, שהדבר היחיד שמעניין אותו, בגלל כבודם של הרבנים, כמו שציין כאן חבר הכנסת כהנא, שחשוב לו כבודם ומעמדם של הרבנים, ואני גם נוטה להאמין לזה, לכן ההליך חייב להיות הכי נקי שיכול להיות בעולם. מי שדיבר כאן על תפירה אני מבין שהוא לא קרא את מה שכתבתי. מי שקרא באמת בעומק ובעיון את מה שכתבתי מבין כמה הנימוקים פה מקצועיים. לכן ביקשנו את הפטור מחובת הנחה - - - אבל לא התייחסת לשאלה של הנימוק השני.

איפה פה הבעיה בטוהר מידות? מי פה יתפתה ללחץ?

לנו חשוב הליך הכי נקי והכי טוב שיכול להיות ולכן החוק הזה פותר את שתי הנקודות שהסברתי לך מקודם.

אנחנו יוצאים להתייעצות סיעתית, נחזור ב-10:35 להצביע. אפשר להחזיר את חבר הכנסת פוגל? כי אני רוצה להתייעץ. (הישיבה נפסקה בשעה 10:30 ונתחדשה בשעה 10:35.) - - - בשנייה שהוא הולך להצביע נגד, שהוא נגד הבקשה, מה עשיתם לו? אם כך מי בעד - - - לאן העלמתם את האלוף פוגל? זאב, אתה מפריע לי גם בהצבעה. אבל מה זה? יושב ראש ועדה לביטחון לאומי, העלימו אותו פשוט ככה, דקה אחרי שהוא דיבר נגד. מי בעד בקשת הממשלה לאשר פטור? אבל הייתה לו עמדה מאוד מוצקה. אני עכשיו לא יודע מה להצביע. מי בעד? שמונה. עוד פעם, מי בעד? שמונה בעד. מי נגד? ארבעה. מי נמנע? אם כך, הפטור אושר. הצבעה בעד 8 נגד 4 נמנעים אין אושר. רביזיה.

אם אתה ביקשת רביזיה אז אני אצטרף אליך, התלבטתי אם לבקש. אתה מסיר? אוקיי. אם תסיר אני אסיר. אם לא, ניפגש ב-11:10. (הישיבה נפסקה בשעה 10:37 ונתחדשה בשעה 11:10.) אני מחדש את הישיבה. הוגשה רביזיה על בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (הארכת כהונה של הרבנים הראשיים לישראל והארכת כהונה של חברי מועצת הרבנות הראשית לישראל) (הוראת שעה), תשפ"ג-2023, מ/1635, לפני קריאה ראשונה. ינמק חבר הכנסת זאב אלקין.

אתה הגשת את הרביזיה, אני הצטרפתי אליך, אז אני אקשיב לנימוקיך. אוקיי, אז אני מוותר על הנימוק. מי בעד הרביזיה?

אני בפעם הבאה לא מצטרף אליך, אתה מכשיל אותי.

הצבעה לא אושר. אם כך, הרביזיה הוסרה. הישיבה ננעלה בשעה 11:12.